בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה לתקציבי הספורט. הדיון היום הולך להיות מרתק כי אנחנו מדברים היום על הקטר והמנוע של הספורט הישראלי, ולא רק הישראלי, שהוא ענף הכדורגל, הענף שצופים בו הכי הרבה אנשים בעולם, וגם במדינת ישראל, ענף שמושך את התקשורת, את השידורים בטלוויזיה. אתחיל קודם כול מן הדיון שהיה לנו הבוקר בוועדת החינוך, שעסק בנושא המצב הנפשי של תלמידים במדינת ישראל בעקבות הסגרים והמצב הקשה של הקורונה. הוצגו שני מחקרים מעניינים מאוד, אחד של פרופ' ענת שושני ומחקר אחר של פרופסור אחר שאני לא זוכר את שמו. כולם מודעים וכולם יודעים וכולם מדברים על המצב שאליו התלמידים והילדים שלנו הגיעו: מצב של חרדה,

השמנה, עלייה מטורפת בהיקף השימוש בסמים ובאלכוהול, הימורים, שמונה עד עשר שעות בטלפון הנייד, שלא נדבר על המחשבים והטלוויזיה. הילדים שלנו הגיעו למצב לא טוב. מן היום הראשון שלי בכנסת אני מדבר על נושא הספורט. כולנו פה אוהבים את הספורט ולכל היושבים סביב השולחן הזה יש מטרה אחת, להאדיר את הספורט, להעצים אותו. כשאני מדבר על הספורט אני מדבר על אותם ילדים, שאנחנו ראינו את המחקרים היום על היקף החרדה, על האלימות, על הפשע וכדומה אצלם, להבין שהספורט הוא הפתרון האולטימטיבי כדי למגר את כל הדברים הללו. להפתעתי,

אותם מחקרים שהציגו לנו היום הפרופסורים הציגו את הנושא הזה, שהספורט ומסגרות הספורט הצילו את אותם ילדים, אותם 120,000 ספורטאים הרשומים באיגודים, שיכלו להתאמן גם כשהיה סגר, אותם תלמידים ואותם נערים ונערות שיכלו להמשיך לשחק כדורגל, לשחות, לעסוק באתלטיקה וכדומה, הפעילות הזאת הצילה אותם. אני שוב חוזר ואומר לחבריי חברי הכנסת, לשרים בממשלה: תשקיעו בספורט. הספורט בסוף על כל שקל שאנחנו נשקיע בו יחזיר לנו עשרות מונים. אותם ילדים שיהיו במסגרות הכי חינוכיות שיכולות להיות, החינוך שמקבלים במגרשים ובבריכות ובאותן מסגרות ספורט הוא לאין ערוך טוב יותר מכל מסגרת אחרת. היום בבוקר בוועדת החינוך קיבלנו אסמכתה מקצועית על מחקרים שנעשו בנושא. אני מדבר גם על החברה הערבית וגם על החברה היהודית, אבל בעיקר בחברה הערבית, אותם 50% ילדים ונערים ונערות חסרי מעש, שאין להם פעילות אחרת אחר הצוהריים, צריך לדאוג להם למגרשים, למאמנים, לאגודות, להשקיע כסף, כי אותם ילדים שייכנסו למסגרות הללו וכל מי שיושב פה יודע את זה כי אנחנו אנשי ספורט כל הילדים האלה לא יגיעו לפשע, לא יגיעו לאלימות. התחלתי לחפש היום כל מיני נתונים נוספים והגעתי לאיסלנד. 336,000 אנשים גרים באיסלנד. ויש להם נבחרת "חבל על הזמן". בשנת 2008 באולימפיאדה בבייג'ינג הם זכו במדליית כסף בכדוריד, הם השתתפו בשני מונדיאלים וב-2016 הם היו ברבע גמר. אין ילד באיסלנד שלא נמצא במסגרת ספורטיבית: בשחייה, בכדורגל ובכדוריד בעיקר. בשנת 2002 היו חמישה מגרשי דשא סינטטי, אולם כדורגל אחד ושבעה מגרשי מיני באיסלנד. היום יש שבעה אולמות כדורגל, 22 מגרשים סינטטיים ו-150 מגרשי מיני. כל מורה לחינוך גופני באיסלנד חייב תעודת אימון ומדעי הספורט. כל מורה לחינוך גופני באיסלנד הוא גם מומחה בנושא האימון. זה בעצם אחד הדברים המשמעותיים ביותר. בשנות התשעים באיסלנד הייתה בעיה קשה ביותר של אלימות ואלכוהול בקרב בני הנוער. היום בעקבות כל מה שהשקיעו במדינה הזאת ובעקבות זה שהיא הפכה להיות מדינה ספורטיבית הפשע והאלכוהול נעלמו. כשאני ביקשתי מרונן הרשקו, סמנכ"ל ההתאחדות, לקיים את הדיון הזה, זה היה אחרי שיחה שהייתה לי אתו והתרשמתי מאוד מתוכניות, מאסטרטגיה, מדברים לעתיד. כל מה שאני אומר עכשיו אני אומר כאדם שלא בא מן השמיים. אני עשיתי את זה, הייתי יושב-ראש איגוד השחייה. יושב פה דודו מלכא שליווה אותי צעד אחר צעד, אחרי כל השיגעונות שלי. השיגעונות שלי אמרו שלושה דברים פשוטים מאוד.

חייבים להביא את הכוח המקצועי הכי טוב שיש ובאמצעותו לגדל הרבה מאוד מאמנים ישראלים הרבה יותר טובים. הדבר הזה עלה כסף,

אבל הוא עשה את השינוי. הדבר השני הוא מתקנים, שלא הצלחתי לקדם עד היום כלום,

והדבר השלישי הוא להגדיל משמעותית את מספר הספורטאים. בזה כן הצלחנו. כשאני בא לענף הכדורגל, אני שואל שאלה ראשונה: מה היעד? מה היעד של התאחדות הכדורגל? לאן רוצים להגיע? האם רוצים להעפיל ליורו? האם רוצים להעפיל למונדיאל? האם רוצים להגיע עם נבחרת הנוער לגמר כלשהו? מה היעדים של התאחדות הכדורגל? כשאני אומר את כל הנתונים ואת הבקשות אני מתכוון גם לכדורגל נשים, כי כדורגל נשים יכול להיות מנוע אדיר לבנות, בעיקר בפריפריה. יושב כאן גם יעקב גלאם מחדרה ואני יודע שבזום יש הרבה מאוד נציגים של קבוצות הכדורגל. אני לאו דווקא מדבר על אותן קבוצות שמביאות שחקניות זרות לליגת העל בכדורגל נשים. אני מדבר בעיקר על התשתיות, על כמויות גדולות של בנות שישחקו כדורגל, על נערות, שיהיו יותר קבוצות, יותר אגודות, יותר מגרשים ויותר פיתוח בנושא הזה. הדבר הראשון הוא היעדים והמטרות. הדבר השני, מי אחראי מקצועית, האם יש דמות שהיא אחראית מקצועית על כל תהליך האסטרטגיה והמהפך שרוצים לעשות בענף הכדורגל. הדבר השלישי, איך התוכנית מלמעלה יורדת לשטח, כי בסוף כולם מבינים, ודודו מלכא יותר מכולם, שמה שעושה את הספורט זה האגודות, זה השטח, זה מה שיביא לנו ספורטאים, משם נוכל להביא את הספורטאים לרמות הכי גבוהות, כי ברמות הכי גבוהות מדינת ישראל היא אחת מן המתקדמות בעולם בשימור וטיפוח ולהביא ספורטאים לשיא כשהם כבר בגיל בוגר. הוועד האולימפי, בעזרת מינהל הספורט, עושה את זה מעולה, אבל השאלה הגדולה היא התשתיות. אותם ילדים, ילד בן 10, איך אנחנו רואים אותו בגיל 18 מגיע לרמה שהוא שחקן לא פחות טוב מהשחקנים באיסלנד? שלא יספרו לי סיפורים שאנחנו היהודים קטנים והם גדולים ושאי אפשר להגיע לרמות הכי גבוהות. אני מזכיר לכם שלפני שבועיים שחיינית של מדינת ישראל זכתה באליפות העולם. מי חשב שזה יקרה בכלל? אז גם בכדורגל אפשר. לא צריך לפחד. צריך לחלום הכי גבוה שאפשר ולהתחיל להשיג יעדים,

הדבר האחרון לפני שנתחיל את הדיון הוא נושא שבעיניי הוא אחד החשובים ביותר, נושא המאמנים. אם לא יהיו לנו מאמנים ברמה גבוהה, מאמנים שיעבדו עם התשתית, עם הצעירים והצעירות, אם לא יהיו לנו מאמנים שיידעו לטפח את הדור הצעיר אנחנו לא נראה בעוד שמונה שנים שום דבר. אני שמח שהצלחנו להעביר פה בוועדת החינוך את החוק שאתם ביקשתם ושאופ"א מבחינה מקצועית אחראית היום על כל נושא תעודות הכשרה למאמנים. צריך לעשות את זה בכל הענפים. בסוף מה שהם ילמדו, איך הם ילמדו ואיך הם ייצאו מן ההכשרה שלהם, זה יהיה חלק גדול ומשמעותי מתפקידם כמאמנים. כמובן צריך להשקיע הרבה יותר כסף, צריך להזרים לאגודות כסף כדי שהמאמנים ישתכרו טוב יותר ולא יעזבו את הענף הזה ולא יצטרכו לעבוד בעשר עבודות. נערוך היום דיון מעניין, כי הכדורגל מעניין הרבה מאוד אנשים. אתחיל מחבר כנסת, אחרי כן נעבור למנכ"ל התאחדות הכדורגל, יוסי שרעבי, שיציג לנו את התוכנית, ולאחר מכן נעבור אחד-אחד. אני מקווה שכולם ידברו. כל מי שירצה להגיד את דבריו, אני מבקש להעביר אליי פתק כדי שאדע מי רוצה לדבר. אנחנו נגיע גם לנושא הכספי דודו מלכא נמצא פה וכל המספרים אצלו בראש ויהיו שאלות, יותר נעימות או פחות נעימות. רק אגיד שמינהל הספורט ושר הספורט חילי טרופר מבין את המשמעות, רוצה לקדם ולהשקיע כספים, וזה יקרה בגדול גם בתקציב הבא. נתחיל קודם כול עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שהוא גם נציג הקואליציה בוועדת הכספים. אני אומר לך את זה בכל פעם שאני פוגש אותך: אם בתקציב הבא לא נכפיל את תקציב הספורט במדינת ישראל לא עשינו כלום. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לברך את כל הנוכחים ואותך על הדיון החשוב הזה. בכל פעם אני מגיע לוועדה הזאת ומברך. אני איש ספורט בעברי. נושא הספורט קרוב מאוד ללבי ואני מרגיש שבממשלה הזאת, בקואליציה הזאת יש לנו מספיק אנשים שמחויבים לנושא הזה, אוהבים את הספורט, מחויבים לנושא הספורט. אנחנו חייבים לעשות כאן מהפכה כבר בתקציב הקרוב, להגדיל באופן משמעותי את תקציב הספורט, וכמובן אני כאוהד כדורגל חושב שזה ענף מן המובילים בארץ, שחשוב מאוד לכל כך הרבה אנשים, למיליוני ישראלים. באנו לשנות, באנו לעשות כאן שינוי לשנים רבות. שוב אני רוצה לברך את כל הנוכחים. תודה רבה. תודה רבה אדוני. בבקשה חבר הכנסת אוסאמה סעדי. תודה לך, אדוני היושב-ראש, חברי סימון, שאתה מוביל את העניין הזה של קידום הספורט על כל ענפיו במדינה בכלל, ואתה גם נותן דגש מיוחד לעניין של הספורט בחברה הערבית ואנחנו משתפים פעולה בעניין הזה, אז תודה לך על הדיון החשוב הזה. אני מברך את כל הנוכחים, גם מן החברה הערבית, שנמצאים כאן. אין ספק שצריך להשקיע בספורט ובענף המוביל, שזה הכדורגל. צריך להתחיל מתשתיות. אם אין תשתיות אז בכלל אין על מה לדבר. אפרופו תשתיות, אני לא יכול שלא לדבר על הבאסה ועל הפדיחה, על מה שקורה בדוחה. אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, אתה יושב-ראש ועדת המשנה לענייני ספורט, לקיים דיון דחוף על העניין הזה, מה קורה באצטדיון דוחה. לא יכול להיות שקבוצת המגזר, בני סכנין, צריכה לנדוד ולבקש לקיים משחק, בין אם זה בקריית שמונה, בין אם זה בנוף הגליל, בין אם זה בנתניה. בסוף טוב שמצאו לנו מגרש בבלומפילד.

אני וחברי חבר הכנסת סימון דוידסון הלכנו לדוחה, לקטר, לפני עשר שנים לגייס כסף כדי לבנות את אצטדיון דוחה. מדינת ישראל לא בנתה עד היום אצטדיון אחד, אז הבאנו כסף. אם יש בעיות בבטיחות ואתה יודע שאני משמש כיושב-ראש ועדת משנה לבטיחות בעבודה חשובה לנו הבטיחות אבל ראיתי וקראתי, ואנחנו עובדים עם העירייה, עם הקבוצה תיקנו את כל מה שטעון תיקון, וראינו הודעה של סגן השרה יאיר גולן שאמר שהכול תוקן, הכול בסדר, אפשר לשחק בדוחה. ואז הקבוצה אמרה: אנחנו מקיימים את המשחק מול הפועל ירושלים בדוחה. המשטרה אמרה: לא, אנחנו לא פותחים את האצטדיון בדוחה. למה?

אתה מדבר עם השר, עם סגן השר. אומרים: כן, לא. אני מבקש, אדוני, זה פדיחה. אם מדברים על כדורגל ועל איך לקדם חיים משותפים דרך הספורט, וזה חשוב מאוד, ולגדוע את הגזענות מן הספורט, זה חשוב מאוד, אז אין אפילו אזרח ערבי אחד שלא שואל ולא תוהה ולא זועק: מה קורה? אני כבר פניתי לחברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים. עד המליאה היום בשעה 4 יהיו לנו תשובות ונדע איך אנחנו מתקדמים. זה חשוב מאוד. מבחינת בטיחות, מבחינת כל מה שהיה צריך, העירייה ומנהל האצטדיון עשו את כל התיקונים. יושב כאן גם תושב סכנין, אחסאן חלאילה. אם יש בעיות שמענו על חקירה ולא חקירה זה משהו שונה לגמרי. תמשיכו לחקור ולחקור, אבל המגרש היום אפשר לקיים בו משחקים ולתת לכל האוהדים להיכנס. אני אוהד כדורגל, אני מכור לכדורגל, וגם לכל ענפי הספורט. אין משחק שאני לא רואה, גם מקומי וגם מחו"ל. באמת צריך לעודד ולהתחיל תשתיות, נוער. אם אין לנו קבוצות נוער והשקעה בנוער יש היום בישובים ערביים המון בתי ספר לכדורגל, אבל צריך לעודד את זה, כי זה פרטי וגובים כסף מן ההורים. איפה המדינה? את המצטיינים האלה צריך לטפח. אם לא נטפח אותם מגיל צעיר הם לא יתקדמו. נשמע היום את אנשי ההתאחדות בנושא הזה. אני מברך אותך ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד על מנת לעודד את כל ענפי הספורט, לא רק את ענף הכדורגל. יש גם כדורגל נשים. יש היום קבוצות של כדורגל נשים בישובים הערביים, צריך לעודד גם אותן. חד-משמעית. תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת משה טור פז, המכונה קינלי. שלום. תודה רבה, חבר הכנסת דוידסון. באתי לברך את הוועדה. אולי זה יפתיע חלק מן היושבים כאן אבל כמי שהתגנב ליציעי ימק"א בשנות השמונים כדי לראות את קבוצתו, ביתר ירושלים, משחקת, נשארתי עד היום אוהד כדורגל וגם עקבתי לאורך השנים גם אחר סילבי ז'אן, גם אחרי פיני בלילי ואחרים שיושבים כאן. היו שנים שידעתי לדקלם הרכבים בעל פה אך העברתי את זה לדברים אחרים. אדוני היושב-ראש, לא סתם נושא הספורט מחובר ישירות לוועדת החינוך, כי ספורט זה חינוך וחינוך דורש ספורט איכותי בישראל. אני מצטרף לקריאה שלך להכפיל את תקציב הספורט על מנת שנראה כל תלמיד, בדגש על המגזרים שלא מקבלים היום תקציבים ראויים, פועל בספורט, עוסק בספורט, מקבל מתקנים ראויים. דיברת על המאמן בסוף בלי מאמן זה לא ילך. המאמנים האיכותיים הם מי שייצרו לנו ספורטאים ראויים. לא סתם התעקשת על פטור ממס, כולל במקצועות הפאראלימפיים, כי אנחנו רואים עד כמה בסוף הספורט שייך לכל חלקי האוכלוסייה. אפשר ללמוד גם אמונה וגם נחישות, גם ספורטאי בריא וגם ספורטאי שמתמודד עם מוגבלויות. זו חשיבות אדירה. אני מברך אותך על כך ואצטרף לכל מאבק שלך בנושא. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, חובב השחמט הידוע, בבקשה.

תיכף תגלה מה שלא ידעת, איך כדורגל קשור אליי. קודם כול אני רוצה לברך אותך, חברי סימון, על ועדת המשנה הזאת. אמרתי לך כבר בעבר בשיחה: כל מה שאתה צריך ממני אני בא. אני צריך את שר האוצר. קודם כול אותי קיבלת. לגבי שר האוצר אגיד לך את מספר הטלפון שלו וגם אתה יודע איך לפנות אליו. אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים. ב-2012, עוד בחיים הקודמים שלי, כשהייתי איש תקשורת ופרשן פוליטי בערוץ 9, התמזל מזלי להגשים חלום ילדות ולהיות שדרן כדורגל. שיחקתי כדורגל עד גיל 12, עוד באוקראינה לפני שעליתי. ב-2012 ערוץ 9 קיבל כמעט בחינם היה שם איזשהו דיל אפשרות לשדר משחקי יורו. עשינו את זה בשתי השפות, גם ברוסית וגם בעברית. אני זוכר את הפרשנים הגדולים שישבו לצדי. במסגרת כל החבילה הזאת זכיתי גם לעשות סרט שנקרא "כדורגל לחיים", שבו היו לי שש דמויות שכל החיים השקיעו בכדורגל. אם זה אספן, שלצערי כבר הלך לעולמו, שכל החיים אסף דברים, מאמן כדורגל, מי שכל הזמן היה מארגן כדורגל, שהיה ראש הוועדה שארגנה את אירוע היורו בקייב. במסגרת הסרט ראיינתי גם את מאמן נבחרת אוקראינה דאז, אולג בלוחין, השחקן האגדי, שקיבל את כדור הזהב ב-1975. שאלתי אותו הרבה שאלות על כדורגל אבל לאחת השאלות הוא ענה לי במשפט אחד שאני זוכר עד היום. הוא אמר לי: כשאתה שחקן כדורגל מגיל צעיר, כאשר אתה מתחיל לשחק כבר בליגות בוגרות, מגיל 17 ועד גיל 37 הוא פרש בגיל 37 אתה לא רואה שום דבר חוץ מכדורגל, אלה החיים שלך. זה בתפיסה של כדורגלני העבר האגדיים. שאלתי: מה זאת אומרת שאתה לא רואה שום דבר?

רק כדורגל, זה מה שיש לי בראש, רק כדורגל,

כדורגל". בשביל לפתח כדורגל אתה צריך להסתכל לא רק על כדורגל, אתה צריך לראות גם את כל ההיבט החברתי, כפי שאמר אוסאמה, אתה צריך להסתכל על ההיבט הכלכלי. אני למשל לא מבין למה כאשר אני רואה יציע ריק באצטדיון בנתניה כשנפתח טורניר לקבוצות נוער עם גרמניה, רוסיה, איחוד האמירויות וישראל, אני לא מצליח להבין למה לא היו שם ילדים. נכון, יש קורונה, אבל עדיין. אפשר לעשות את זה, אפשר לעודד כדורגל, אפשר להביא ילדים. חבר'ה, לא תמיד ההיבט הכלכלי צריך להיות המכריע. אני חושב שהכדורגל כתפיסת חיים, גם בנושא החברתי וגם בנושא החינוכי, צריך להתחיל מאפס. צריך להגיד שאותו ילד, שכל החיים שלו חלם להגיע לקאמפ נואו, קודם כול שיגיע לטדי, יגיע לסמי עופר ושם יראה את המשחקים. לפני שבוע ביחד אתך ראינו משחק של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, ישבנו בפרסה.

חבל שאין שם מצלמות, הייתם צריכים לראות את התגובות של חברי הכנסת שישבו וראו את המהפך הגדול של 3 2 לאחר שמכבי תל אביב הובילה 2 0. זה היה כאילו חזרנו לילדות. אני רוצה שכל ילד יתרגש כשהוא רק מתקרב לאצטדיון כדורגל, שהוא יתרגש כשאומרים לו, לא משנה אם זה אבא או אימא, אם זה מורה בבית ספר: אני נותן לך עכשיו כרטיס בחינם, תגיע ותראה את המשחק של חיפה בטדי מול ביתר ירושלים או מול הפועל תל אביב, לא משנה. תפקידנו להכניס את הממד הזה, הממד החברתי-חינוכי. אני יודע שמדינה לא יכולה להתערב הרבה בכדורגל,

הפורמט, אלה החוקים הבין-לאומיים. אסור לנו כמדינה, כממשלה, כשר הספורט להתערב בכל הקשור להתאחדות הכדורגל, כי אחרת יהיו סנקציות ויוטלו עונשים ולא נוכל לקדם את הכדורגל, אבל בהיבט החינוכי והחברתי בהחלט אפשר לעשות את זה. אני מצפה גם ממך להוביל את זה. אם צריך לעשות תוכנית מסודרת בואו נכין תוכנית מסודרת, בואו נציע את מה שאנחנו יכולים להציע כחברי כנסת, ואז ניתן את זה למקבלי ההחלטות ואז נראה, אם חסר כסף בואו נראה איך אנחנו מוסיפים. אבל קודם כול לפני הכסף שנתחיל בסוויץ' בראש שלנו. לכולנו יש ילדים. אמנם אני אבא לבנות אבל גם אני רוצה שהבנות שלו ישחקו. הבת הגדולה אוהבת כדורגל, היא לא משחקת אמנם אבל אוהבת. בואו ניתן קצת את ההיבט הזה ואולי גם נשפר את מצב הכדורגל במדינת ישראל. תודה רבה, חבר הכנסת סובה. אנחנו עוברים ליוסי שרעבי, מנכ"ל התאחדות הכדורגל בישראל, הוא נמצא בזום, שיציג לנו מצגת על האסטרטגיה של התאחדות הכדורגל.

הבנתי שאתה לא מרגיש טוב, אני מקווה שישתפר מצבך.

אני בסדר, תודה רבה. תודה רבה לך על הזימון של הוועדה, תודה רבה לך על כך ששמת את נושא הכדורגל במרכז הדיון היום. קודם כול אפתח ואומר שאנחנו הגשנו תוכנית אסטרטגית בפני הנהלת התאחדות הכדורגל. אנחנו עדיין במהלך הדיונים בתוך ההנהלה, לכן לא נפרט את התוכנית האסטרטגית לחמש השנים הקרובות. כן ניגע בכמה וכמה דברים, גם על פי בקשתך. נעבור בקצרה במהירות על הסוגיה התקציבית, עם זרקור על דברים שאני סבור שחשוב שחברי הכנסת יכירו ויידעו. לאחר מכן ניתן איזשהו מבט על העולם הטכני, על הפיתוח הטכני של עולם הכדורגל על זה ידברו הצוותים הטכניים שלנו, אנשי המקצוע בתחום הזה. ברשותך, חבר הכנסת דוידסון, אני אתחיל. בהמשך ישיר לפתיח שלך, דיברת על החשיבות החברתית של הכדורגל, על התרומה החינוכית שלו, על העובדה שהוא עוסק במניעה, אני חושב שאנחנו פטורים מלהסביר את זה, זה מן המפורסמות. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם, תשומת לבך ותשומת לב כל מי ששומעים ומאזינים, בשנה שנתיים האחרונות אופ"א עשו מחקר בארץ, בדומה למחקרים אחרים שהם עושים במקומות אחרים, כדי להבין את הערך החברתי של העיסוק בעולם הכדורגל כאן במדינת ישראל, מה התרומה החברתית של העיסוק בעולם הכדורגל. המספרים מרשימים מאוד. הם פחות מרשימים ממה שהיו יכולים להיות. המחקר הצביע על השפעה גם בתחום הבריאות, גם בתחום החברתי, גם בתחום החינוך, גם בתחום המניעה של עבריינות ובעוד הרבה מאוד היבטים אחרים שענף הכדורגל תורם להם, והמספרים הם מדידים. היום רשומים בכדורגל הישראלי 40,000 משתתפים. כפי שתראו, זה מספר קטן מאוד, זה לא מספר גדול. המחקר בודק גם את תחום הפשיעה, גם את תחום המניעה והתרומה החברתית והרפואית וגם ההשפעה כלכלית ועוד כהנה וכהנה. השורה התחתונה של המחקר מלמדת על תרומה של קרוב ל-200 מיליון אירו לכלכלה ולחברה בישראל של הפעילות העכשווית של הכדורגל הישראלי. כלומר נכון לרגע זה, עם הנתונים הקיימים היום, של 40,000 בלבד הרשומים כשחקנים פעילים בכדורגל הישראלי, שזה מספר לא גדול, התרומה היא קרוב ל-200 מיליון אירו. נשים זרקור על מה קורה בכדורגל הישראלי. צריך להבין, ודיברתם על זה, כמות מגרשי הכדורגל בישראל היא קטנה פי עשרה מן הממוצע הבין-לאומי. זה נתון שמקשה מאוד על הרחבת מספר המשתתפים, שזה אחד היעדים הגדולים. חבר הכנסת דוידסון אמר את זה בפתיח שלו. הגדלת מספר המשתתפים הוא יעד בכל ענפי הספורט, יש לזה חשיבות עליונה. אחרת קשה מאוד להגיע להישגים וכמובן התרומה החברתית היא לא אפקטיבית באותה מידה. דבר שני, כמות המאמנים במדינת ישראל קטנה מאוד. המהפכה שנעשית ברגע זה, גם בסיוע של ועדת המשנה לספורט של ועדת החינוך, שהתאחדות הכדורגל קיבלה אחריות בלעדית על כל תחום האימון, יש לזה השפעה מרחיקת-לכת. אנחנו מתקדמים עם ההנחיות ברישיון של אופ"א. האתגר הגדול שלנו הוא להעמיד כאן יותר מאמנים, אבל לא רק יותר מאמנים אלא יותר מאמנים איכותיים. חלק מן הצורך להעמיד מאמנים איכותיים זה הכשרה בין-לאומית שלהם. אין לנו מספיק מאמנים שהתנסו ברמות הבין-לאומיות, ברמות הגבוהות ביותר, מה שמכתיב לנו את הצורך להביא לכאן גם מאמנים זרים שיכניסו כאן תורה וידע. זו הסיבה עוד מעט תשמעו את ילה חוס, המנהל הטכני של הכדורגל שחתמנו הסכם והבאנו לפני חודשיים מאמנת טכנית משווייץ לכדורגל נשים, שהיא גם מנהלת טכנית של הכדורגל וגם מאמנת את הנבחרת הלאומית שלנו, כדי להביא כאן ידע וניסיון בין-לאומי שמאוד מאוד חסר בארץ, לפחות בעולם הכדורגל. דבר שלישי, צריך להגדיל את כמות המשתתפים. בישראל היחס הוא בסביבות 0.4 0.5. הממוצע באופ"א יש 55 התאחדויות ששותפות באופ"א הוא 2.6. שיעור ההשתתפות במדינת ישראל בטל בשישים. אי אפשר עם זה להביא הישגים, אי אפשר עם זה לעשות אימפקט חברתי. זה אחד היעדים הגדולים ביותר. אבל אם לא ניכנס אל תוך מערכת החינוך ואם לא יהיו לנו יותר מגרשים, וכתוצאה מכך יותר משתתפים ויותר קבוצות וכן הלאה, נתקשה לעשות את המהפכה.

דיברנו על התשואה החברתית, הסברתי אותה. היום התשואה החברתית על 40,000 היא 200 מיליון אירו. דמיינו לכם אם היינו מגיעים לממוצע הבין-לאומי איזו השפעה חברתית גדולה הייתה לכדורגל. עם 40,000 משתתפים אנחנו עם השפעה חברתית וכלכלית של 200 מיליון אירו במונחים כמותיים, על פי המחקר של אופ"א. ככל שהמספרים גדלים כמובן האימפקט החברתי גדל הרבה יותר. דבר חמישי, כל זה מביא אותנו להבנה שאם אנחנו רוצים להגיע להישגים אנחנו חייבים להשקיע בכישרונות שיש לנו. זה מחייב אותנו לאסטרטגיה אחרת, ש-ילה ורונן ובוני ומשה סיני יציגו לכם כאשר אני אסיים את המצגת שלי. יש מתקנים שסגורים בשבת? אתה יכול להגיד באחוזים? האם יש לך בעיה ברמה מוניציפלית? אם אוכל לסיים את המצגת ואחרי כן תשאלו שאלות. התפוסה של המתקנים במדינת ישראל היא 100% ויותר. ניצול המגרשים הוא מקסימלי. יש מחסור גדול במגרשים במדינת ישראל. תיכף אגע בזה. כשאתה מדבר על מגרשים אתה מתכוון למגרשי אימון,

לא לאצטדיונים. אני מדבר על מגרשי אימון. באצטדיונים מצבנו טוב הרבה יותר. אם כי יש עכשיו תוכנית של המשרד, יש גם החלטה שבמגזר הערבי, בעקבות החלטת הממשלה, יקומו עוד שני אצטדיונים נוספים, אחד באופן מידי ועוד אחד בעתיד. בעולם האצטדיונים מצבנו טוב יותר. אנחנו במצב גרוע מאוד בכל הקשור למתקני אימונים ומגרשים בליגות הנמוכות. גם כאשר הייתי מנכ"ל המשרד עשינו עבודה עם דלויט לנסות להבין מה היעדים הגדולים של הכדורגל הישראלי ואיך בכל זאת אפשר להגיע להישגים ב-2024. אנחנו רוצים להיות ב-2024 ביורו, וב-2030 במונדיאל. אנחנו לא חושבים שזה מחשבות הזויות. עם התוכניות שאנחנו מקדמים עכשיו, עם הדברים שתיכף תראו אנחנו בהחלט מאמינים שאנחנו יכולים להיות שם. כאשר הייתי מנכ"ל המשרד

ואנחנו מאמצים את זה היום בהתאחדות הכדורגל, דיברנו על ארבעה דברים מרכזיים. ראשית, גם הרחבת מספר הפעילים, שזה ברור לגמרי. בלי הגדלת מספר המשתתפים יהיה קשה מאוד לעשות כאן מהפכות. שנית, לאתר את השחקנים הטובים והמוכשרים, לדעת לחבק אותם מגיל צעיר, להעמיד להם את כל המתקנים, את כל המעטפת המקצועית, לטפח אותם ולגדל אותם במעלה הדרך לתוך הליך ההסללה במרכזי המצוינות שתשמעו עליהם עוד מעט, באקדמיות שתשמעו עליהן עוד מעט, בתוך הנבחרות השונות, לבני 16,

18 וכן הלאה, לבני 21 ועד לנבחרת הבוגרת. כמובן עולם המאמנים שדיברתי עליו, ועוד ידברו עליו בהמשך, וסוגיית המתקנים. מבט מהיר על עולם התקציב התקציב שמדינת ישראל מעמידה לענף הכדורגל, באופן גס, מתחלק לשלושה תחומים: מבחני התמיכה, התמיכה בתשתיות, והשיווק, קרי הטוטו. קודם כול, אני רוצה להגיד מילה טובה על משרד הספורט. משרד הספורט, בראשות השר אני פטור מלדבר על המשרד בתקופה שאני הייתי מנכ"ל שלו - - - יוסי, אתה בניגוד עניינים. המשרד היום בראשות השר חילי טרופר עושה עבודה נפלאה. אני רוצה לשבח אותם. יש שם הבנה, יש שם גמישות, יש שם נכונות. יחד איתם אפשר לעשות מהפכה. יש שותפים טובים. אבל יש שם קשיים וצריך לעבוד ביחד כדי באמת להתמודד עם הקשיים. הדבר הראשון הוא מבחני התמיכה צריך לדעת שהכדורגל והכדורסל במדינת ישראל מהווים בין 70% 75% מהספורט הישראלי. משרד הספורט אני לא מדבר על תשתיות מעמיד מסגרת של 500 מיליון שקלים לטובת תמיכה בענפי הספורט השונים. עליכם לדעת ששני הענפים האלה, הכדורגל והכדורסל, נהנים מ-17% 20% מתוך התקציב הכללי הזה. אני נהגתי כך גם כאשר הייתי מנכ"ל המשרד. יש לזה הרבה מאוד סיבות, חלקן סיבות טובות, אבל זאת המציאות. היום יש מבחן חדש, מבחן איגודים ואגודות. התקציב שהמדינה מעמידה בתוך המבחן הזה הוא בסביבות 260 מיליון שקל. 265 מיליון שקל אם מוסיפים את הנשים, אבל זה משהו חד-פעמי,

משהו זמני כתוצאה מהחלטת בג"ץ. 260 מיליון שקל לפני שמונה שנים הסכום היה שונה? החלק היחסי של הכדורגל והכדורסל הוא אותו חלק, נומינלית זה אותו סכום,

38% עם תרגום של הסכום הנומינלי ששני הענפים האלה קיבלו. כלומר לפני שמונה שנים התמיכות של 260 מיליון שקל היו אותן תמיכות? לא, בוודאי יש גידול תקציבי משמעותי. אני רוצה להבין בכמה אחוזים התקציב גדל. קודם כול יש פה משהו שצריך להבין. כשעשינו בזמנו את הרפורמה בשוק ההימורים והעברנו את כל תקציב התמיכות למשרד אז במעלה הדרך התחיל להיות גידול תקציבי. בזמנו הייתה שורת הרווח של הטוטו שעברה למשרד, למועצה הלאומית, והיא חילקה את הכסף. הטוטו בכל שנה מייצר שורת רווח שנעה בין 550 630 מיליון שקל. זה מה שעמד לטובת הספורט הישראלי. השנה למיטב ידיעתי הטוטו הולך להודיע על שורת רווח של 700 מיליון שקל. התקציב של המשרד חוצה כבר מזמן את מיליארד השקלים. דודו מלכא יידע להגיד טוב יותר ממני, כי היום אני כבר פחות בקיא במספרים הכוללים. לדעתי התקציב הכולל היום מגיע ל-800 ומשהו מיליון שקלים, בלי התשתיות. הסכום גדל ללא ספק. מאז שנעשתה הרפורמה הסכום במעלה הדרך, המספרים גדלו והתקציב גדל באופן משמעותי. יש היום לספורט הישראלי הרבה יותר כסף מאשר היה לו בעבר, אין בכלל שאלה. אבל כשאני מסתכל על מה שהכדורגל מקבל הוא כמעט ולא גדל במונחים נומינליים. הוא תמיד נע בסביבות 45 50 מיליון שקל וזה לא השתנה בשנים האחרונות, המספרים זהים. מה כן גדל? הכדורגל והכדורסל מקבלים 38%, הרבה פחות מן החלק היחסי שלנו בעוגה, אבל המשרד נאלץ להתמודד כאן עם מציאות מורכבת מאוד. הוא צריך לתקצב 85 ענפי ספורט והוא עושה את האיזונים שלו. זה הערכה שלא בדיוק עומדת במבחן המציאות, שהכדורגל והכדורסל יודעים להביא גם ממקורות אחרים, שניגע בהם עוד מעט. התחום שחשוב להצביע עליו הוא תחום פיתוח הכדורגל. ההתאחדות היום כאסטרטגיה ועוד מעט רונן ואחרים יציגו את זה משקיעה בפיתוח הכדורגל. היום אנחנו משקיעים באקדמיות, יש לנו שתי אקדמיות, גם לנשים וגם לגברים; יש לנו מרכזי מצוינות,

יש את הבתים הלאומיים, יש נבחרות לאומיות, יש את כל עולם המאמנים, יש מרכזי הכשרה; כל עולם ההדרכה. ההתאחדות מתקציבה תקציב התאחדות הכדורגל השנה יהיה בערך 106 מיליון שקל מתוך 106 מיליון שקל 50 מיליון שקל הולכים להשקעה בתחומים הללו. ההתאחדות לא נהנית מן ההשתתפות של המדינה בתחומים הללו. המדינה לא משתתפת בכלל בפיתוח עולם הכדורגל. יש עכשיו מהלך לגבי המאמנים, ויש איזו מחשבה לגבי האקדמיות, אבל עדיין הסכומים קטנים מאוד. המדינה חייבת וזה דבר שאני רוצה להצביע עליו. אנחנו בשיח עם המשרד, המשרד מבין את זה. אנחנו עובדים עכשיו על מסלולים כדי לראות איך המדינה עוזרת לפתח את עולם הכדורגל, כי זה אחריות של המדינה וזה הצד הממלכתי. זה הנבחרות, זה האקדמיות, זה הדור הצעיר. על זה אנחנו עובדים עכשיו. עולם התשתיות כאן קרתה מהפכה. איפה היא לא עובדת עד הסוף? ברגע שהאחריות על כל תוכנית המתקנים עברה למשרד הצטרף הרבה יותר כסף. אם הטוטו היה מוציא בכל שנה הרשאות בסביבות 140 150 מיליון שקל, היה מצליח לבצע במקרה הטוב 60 70 מיליון שקל בגלל המון חסמים. היום המשרד מוציא בכל שנה מאות מיליוני שקלים לתשתיות בתחום הספורט. אלה סכומים מטורפים. עובדת שם יחידה נפלאה, עם דניאל וניצן שעושים עבודת קודש. יש לי רק דברים טובים להגיד על מה שהמשרד עושה בתחום התשתיות. למשל השנה, לפני שבועיים קיבלנו אישור על סכום של 70 מיליון שקלים לתאורה ולהשמשה של מגרשים. אנחנו נעזרים במרכזי מצוינות במשרד. בתקופה שלנו פיזרנו 200 "סחבקים", יש הרשאות למגרשים. אבל עדיין יש פער גדול. ממה נובע הפער? כאן אני פונה אליך, חבר הכנסת דוידסון, אני שם את הסוגיה על השולחן: יש המון חסמים. יש מחסור בקרקעות, אין מספיק קרקעות. צריך לעשות פריצת דרך, ביחד עם רמ"י ועם מינהל התכנון, בכל הקשור בעתודות קרקע. אין לנו יכולת לבנות בשטחים ירוקים מגרשי כדורגל. כאן צריך לעשות עבודה. מחר יש לי פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים בסוגיית הפשרת אדמות חקלאיות למען מגרשים ומתקני ספורט. בצורה כזאת או אחרת צריך לאפשר את זה.

זה אחד החסמים הגדולים. יש הרבה חסמים אחרים. כאן הייתה פריצת דרך ויש הקשבה. הכנו תוכנית אסטרטגית לתחום המתקנים ביחד עם המשרד. אנחנו מדברים על מתחמים של מגרשים, עם בין 2 4 פיצ'ים, עם מבנה תומך. נפזר אותם ברחבי הארץ. קיבלנו השנה כבר הקצבה לשני מתחמים כאלה ב-2022 והכוונה היא לפזר את זה במעלה השנים ולהגיע לעשרות כאלה שמפוזרים ברחבי הארץ כדי לתמוך במועדונים ולפתח את הכדורגל מלמטה ילדים,

כל מתקן כזה אמור לייצר בין 8 12 קבוצות. זה מהפכה שאנחנו מתכוונים לעשות בעולם התשתיות. התחום הבא שאני רוצה להצביע עליו הוא תחום השיווק. הפופולריות של שני הענפים הללו, גם הכדורגל וגם הכדורסל, התבטאה עד היום בהסכמי השיווק שהיו עם הטוטו. אלא מה, אנחנו עשינו בזמנו הסכם במסגרת הרפורמה והתקבלה החלטה, אותו הסכם שיווק שהיה לכדורגל על סך 80 מיליון שקל, שלמעשה הביא לידי ביטוי את הפופולריות של ענף הכדורגל. כתוצאה מסיבות שונות, ולא אלאה את הציבור עכשיו, הסכום הזה ירד ל-74 מיליון שקל, שמתוכם רק 29 מיליון שקל זה הסכם שיווק וכל השאר זה שיטור,

תפעול ועוד כל מיני אלמנטים כאלה כדי להגיע לסכום של 73 74 מיליון שקל. הטוטו מוגבל היום, הוא נמצא במסגרת הסכם בתוך מגבלה של 1.7% מתוך התקציב שלו שהוא יכול לתת לשיווק. המספר הוא 47 מיליון שקלים. אני חושב שגם את זה צריך לפתור. צריך לאפשר לטוטו, שבסוף נהנה מן ההימורים ו-90% מן ההימורים הם על כדורגל וכדורסל,

בעולם בכלל לאפשר לטוטו להגדיל את האחוזים ולהגדיל את המספרים כדי שהוא יוכל להגדיל את הסכמי השיווק שלו עם הכדורגל והכדורסל ואולי גם עם ענפים אחרים. אין למדינה יכולת בתוך מבחני התמיכה הקיימים שלה להגדיל באופן דרמטי את העזרה לכדורגל. הסכמי השיווק עם הטוטו היו אחד הפתרונות האלגנטיים, הנכונים והראויים, כי הם שיקפו באופן אמיתי את הערך המוסף של הענפים האלה מבחינת פרסום, מבחינת שיווק, כי אלה הם הענפים הפופולריים. נכון לרגע זה הטוטו לא יכול לסייע. הטוטו נמצא בתקרה של 47 מיליון שקלים והוא צריך עם הסכום הקטן הזה להעביר גם לכדורגל וגם לכדורסל. לכדורגל הוא מעביר 29 מיליון שקלים, לכדורסל הוא מעביר 14 מיליון שקלים, ובדרך הוא מסייע גם לכדוריד ולכדורסל נשים ולכדורגל נשים וכן הלאה בסכומים קטנים. זה אחד הדברים שצריך לעשות. דיברתי על זה עם הטוטו אבל כמובן זה חוק, 1.7% מופיע בתוך החוק. אני שם את זה על השולחן, חבר הכנסת דוידסון, כסוגיה ששווה לדון בה. אנחנו עוברים עכשיו לצד הטכני ואני מעביר את השרביט לרונן הרשקו ולצוות שנמצא בשפיים. תודה רבה יוסי. אנחנו עוברים לצוות הטכני. הצוות הטכני יושב עכשיו בבית הנבחרות, הם איתנו בזום. רק לסבר את האוזן, הרבה מן הדברים שאמרתם והעליתם, חבר הכנסת סימון דוידסון וחברי הוועדה, הם דברים שגם אנחנו נתנו עליהם את הדגש. זה המקום להציג אותם. אני מבקש לומר דבר אחד: ברוב המקומות זה תהליכים. בדרך כלל אוהבים את המילה "תהליך", אבל זו הדרך היחידה וזה מה שאנחנו רוצים להציג לכם, את אותו תהליך, את מה שעברנו, איך הגיעו לתובנות. את זה הצוות המקצועי יעלה עכשיו בפניכם. כמובן לאחר מכן כל שאלה בכל תחום שהוא אתם מוזמנים לשאול

עד שאנשי הצוות הטכני יעלו בזום,

כולם מכירים אותו, כולם יודעים, הוא שחקן נבחרת ישראל לשעבר, בבקשה. קודם כול, שלום לכולם. אדבר בקצרה כי אני צריך ללכת. יש לי כמה נקודות שאני רוצה לגעת בהן. דיברנו על הספורט בכלל בארץ. אני חושב שאנחנו מדינה שאוהבת מאוד ספורט אבל אנחנו לא מדינה של תרבות ספורט. אם אנחנו רוצים להנחיל את זה אנחנו צריכים להתחיל מבתי הספר, ברמה של שעות, ולהגדיל את מספר השעות, ואולי בתקופת קורונה עדיף שיהיו בחוץ מאשר בפנים. ספורט הוא דבר שנותן מענה להרבה מאוד דברים, גם בריאותית, גם קבוצתית, גם מרקם חברתי מיוחד שנוצר בקבוצה,

דברים של תחרות, מצוינות, וינריות ודברים שנותנים המון לילדים.

בבית הספר שלי היה ילד שהיה אמור להתחרות בריצה, והמורה אמרה לו שאולי הוא לא ייצא בגלל שחשוב יותר להיות בכיתה ואז היה צריך לערב את היועצת. זה קרה לפני חודש בבית ספר בתל אביב. אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. ככל שנוסיף שעות לילדים היום יש שעתיים שבועיות. שלוש או ארבע שעות לדעתי רק ייטיב עם כולנו. נקודה שנייה זה מתקני ספורט. מעבר למתקני ספורט נוספים שאנחנו צריכים להגדיל ולתת, לדעתי יש מתקני ספורט שברגע זה נמצאים והם מוזנחים, מלוכלכים, אין מקומות ישיבה להורים. אתן כדוגמה את הספורטק בתל אביב, עיר עם לא מעט כסף. אני תושב תל אביב היום. יש שם לכלוך, להורים אין איפה לשבת בזמן האימון של הילדים, חדרי ההלבשה מוזנחים, אין איפה להתלבש ולהתקלח, אין צל ומתאמנים בשמש. זה של הפועל תל אביב. זה לא רק הפועל תל אביב, גם שמשון תל אביב משתמשת במגרש הזה. זה בעיר תל אביב. המתקן כבר קיים אבל הוא מוזנח ועצוב לראות את זה. יש תוכנית לשפץ אותו כנראה בקרוב. אבל כל הדברים האלה לוקחים המון זמן, וחבל, כי אנחנו רוצים להקים עוד מתקנים אבל גם לשפר מתקנים קיימים. וזה עוד מתקן טוב. תלך לפריפריה שם זה הרבה יותר גרוע. מי אחראי על המתקן הזה? עיריית תל אביב? אין לי ביקורת על המקום הזה. זה כך בכל הארץ. יש מתקנים קיימים שהם מוזנחים, וחבל. אתה נוסע היום לגרמניה - - - לא הבנת את השאלה. למי לפנות?

למועצה המקומית? הרשות המקומית אחראית על הסדר, לפני השיפוץ, לפחות לעשות סדר במתקן. אם יש מתקן קיים שהוא מטופל וילדים באים אליו והורים מגיעים לשם והוא נראה מוזנח, איזו חוויה יש להורה או לילד שמגיע למתקן כזה? אני מסכים אתך ב-300 אחוז ולכן השאלה: אם זה באחריות רשות מקומית אז צריך לפנות לרשות המקומית. אם למשל קבוצת מכבי חיפה, שהיה לה את אצטדיון קריית אליעזר שהיה מוזנח לעומת אצטדיון מפואר של 28,000 אנשים, או בבאר שבע אצטדיון של 15,000 אנשים רואים איך הקהל נהנה לבוא ויש חווית צפייה. חווית משתמש היא חשובה פה בסופו של דבר. אם לא ניתן על זה את הדעת נפסיד הרבה צופים, הרבה קהל. נקודה שלישית, אני חושב שצריך להקים גוף הרצאות למחלקות נוער. אולי זה קשור להתאחדות הכדורגל. ההתאחדות עושה הרבה דברים טובים בזמן האחרון ברמת מרכזי המצוינות, וגם ברמת הקורסים והכשרה של המאמנים. גוף הרצאות לילדים ולמחלקות הנוער ברמה של התנהלות, ברמה של יחס לנשים, ברמה של איך להתנהל במדיה חברתית, איך להיות אנשים טובים יותר, חיוביים יותר. המדיה החברתית לפעמים לוקחת את הילדים לכל מיני כיוונים לא טובים שאנחנו לא אוהבים. אם ייתנו על זה את הדעת וייתנו לזה מענה אנחנו נרוויח ילדים טובים יותר, ילדים מחונכים יותר, עם רצונות טובים יותר. אני מקווה מאוד שייתנו על זה את הדעת. זה דבר שחייב להיעשות. היו מקרים בעבר שזה עלה. לפעמים נראה לי שזה הולך קצת לאיבוד. זה נושא חשוב מאוד. אני רוצה להתערב במה שאמרת עכשיו. אני חושב שצריך להתחיל עם ההורים. יש לי חבר שהבן שלו שחקן כדורגל צעיר בן 12. לפני כמה חודשים הוא הזמין אותי לצפות במשחק כדורגל של הקבוצה שלהם. לא משנה איפה זה היה. ישבתי והזדעזעתי לשמוע הורים מקללים את המאמן, את השופט, ההורים של הילדים שמשחקים. אז איך הילדים יהיו? הרבה פעמים זה גם היחס שההורים מקבלים. אריק דיבר על המתקנים, אבל כשאתה מתייחס לאנשים כמו אל חיות והם עומדים על הגדר ואין אור - - - אורי, אתה בחיים לא היית מקלל מאמן. חלק מהעניין הוא שספורט גם משפר התנהגות, לא רק של הורים אלא גם של ילדים. אם כל האגודות יישרו קו תחת ההתאחדות אז גם המיעוט הזה לדעתי זה מיעוט יוקצה החוצה. ספורט הוא קודם כול חינוך, ואנשים צריכים להבין את זה. הוא גורם לילדים קטנים להכיר דברים שהם לא הכירו בסביבה שלהם, לדבר אפילו בשפה אחרת, להכיר בני מיעוטים, להכיר אנשים מעדות שונות ומדתות שונות. הספורט נותן כל כך הרבה וכל כך עצוב שהמדינה מזלזלת בזה. כל כך עצוב לראות הורים עומדים על הגדר. ההורים לא צריכים לעמוד על הגדר,

בואו נתחיל מזה. בספארי יש גדר. בואו ניתן לאריק לסיים. אני מסכים עם אורי לחלוטין. אם התנאים נראים טוב יותר אז הכול נראה טוב יותר, גם החוויה שההורה יושב בשמש ומקבל עצבים ומתחיל לקלל, זה גם לא נכון, וגם צריך לקבוע גבולות להורים, בטוח שצריך לעשות את זה. בעניין של מחלקות הנוער והמענה, איך להתנהל, מין סוג של קוד אתי, הרצאות של שחקני עבר שיבואו להרצות, של אנשי חינוך שיבואו להרצות, שיידעו טוב יותר איך צריך להתנהג ולהתנהל בתור ספורטאי שמהווה דוגמה.

יש עניין של ספורטאים מצטיינים. אני הייתי ספורטאי מצטיין בעצמי. גם הפקודות של אותו ספורטאי מצטיין הן מאוד מינימליות לגבי התנאים שהוא יכול לצאת. לקחת את כל הספורטאים שיש במדינה, שמשקיעים מגיל עשר ולפעמים מגיל שמונה או חמש, שמגיעים לגיל 18 ופתאום בא הצבא והם נתקלים באיזה קיר עצום, והם שוקלים אם לפרוש או לא לפרוש. שיהיה מענה, שייקחו את כל הספורטאים האלה, שילכו לבתי חולים, שילכו להרצות לבני נוער, שילכו לבתי ספר להרצות ולקדם את הספורט. אנחנו רוצים לקדם את הספורט ואפשר להשתמש בדברים כאלה בחוכמה רבה יותר ולעשות שיתוף פעולה עם הצבא. מה אתה עשית בצבא? ניקיתי מדרכות. אורי, מה אתה עשית בצבא? חילקתי עיתונים. הייתי גם ש"ג. סימון, אפשר גם לדחות את הגיוס. לפעמים הספורטאי בגיל 18 אתה עוד לא יודע אם הוא יהיה שחקן או לא אבל זה הגיל הכי קריטי. הספורטאי מתגייס בגיל הכי קריטי להתפתחות שלו. לא תרמתי לצבא כמו שיכולתי לתרום.

דודו שם צוחק מתחת למסכה כי הוא מבין את הנושא הזה. פיני, מה אתה עשית בצבא? הייתי מדליק ממטרות. אלה שמגיעים לצבא כספורטאים מצטיינים הם באמת החבר'ה הכי טובים,

לא הייתי ספורטאי מצטיין, דרך אגב. הייתי צריך לעבור מסלול חתחתים כדי לשנות את הפרופיל. יכול להיות שהיו רבים כמוני שלא הצליחו והם היו יותר מוכשרים ממני. זה נושא חשוב מאוד. אני יודע שדודו נאבק על זה במשך שנים. בואו ננצל אותם לדברים טובים. הם יכולים להיות מד"סניקים. לא חסר מה לעשות איתם.

אתה תספר להם עוד מעט על הפגישה שהייתה לנו אתמול ומה אנחנו עושים עם זה. אנחנו נקדם את זה. עוד שתי נקודות אחרונות ממש במהרה. צריך להיות מענה בהיבט המנטלי והפסיכולוגי לשחקני נוער ולשחקנים בוגרים: טיפול בחרדות ובדברים אחרים. דובר על זה באולימפיאדה, מדברים על זה כל הזמן. לעשות מחקרים, לדעת לתת מענה,

שבכל מחלקת נוער יהיה גוף שיוכל לתת מענה לילדים הללו. וגם בקבוצות בוגרות זה עדיין חסר. יש קבוצות כאלה ואחרות שנותנות מענה אישי, אנשים הולכים לזה לבד. זה דבר מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת, במיוחד כשדיברת פה על הילדים שעוברים היום תקופה קשה מאוד מנטלית בקורונה, לתת להם מענה לדברים הללו. אנחנו צריכים אותם חזקים מנטלית ושיידעו איך להתנהל בלחצי החיים שהם עוברים. דבר אחרון הוא מענה לשחקנים פורשים, מבחינת פנסיה, מבחינת ליווי אחרי פרישה. שחקן כדורגל מסיים את הקריירה בגיל 37, בגיל 35, בגיל 30. דווקא ארגון השחקנים עובד על זה במרץ.

צריך לתת לזה מענה יותר כולל. בוועד האולימפי קוראים לזה "היום שאחרי". כך קוראים לזה גם בכדורגל. יש מדינות שמכריחות אותך להפריש כסף כי הפנסיה מגיעה בגיל 65 או 67, והיום רוצים לדחות את זה, ואתה פורש בגיל 35, הרבה פעמים בלי מקצוע, הרבה פעמים גם ההכנסה שלך כילד, שנראית גבוהה מאוד, אתה פורש פתאום עם משפחה וההכנסה יורדת לאפס בבום. אני מכיר הרבה מקרים עצובים מאוד. אני לא רוצה שנתפזר לכל הבעיות של הספורט הישראלי. אני רוצה שנצא מפה ב-14:30 עם הבנה שהתאחדות הכדורגל הולכת לכיוון נכון, שבאמת בעוד שמונה שנים אנחנו נשב שוב בוועדה כזאת ונגיד: וואו, נעשתה דרך והגענו למונדיאל, הגענו ליורו. אם רונן הרשקו נמצא בהתאחדות אז אני רגוע. אני רוצה להודות לכל מי שמשתתף. אני מציע שתהיו ממוקדים, תפנו אלינו עם הצעות קונקרטיות. אנחנו בהחלט רוצים ללמוד ורוצים להתקדם אבל שבדיון הבא תגידו לנו, לחברי הכנסת, מה לדעתכם אפשר לשפר. אנחנו מחוקקים, אנחנו יכולים להגיש הצעת חוק, להגיש שאילתה למשרד, לעשות דברים במסגרת הכלים הפרלמנטריים שלנו. אנחנו לא מנהלים את ההתאחדות ולא מנהלים את ענף הכדורגל. לכן תהיו ממוקדים, כשאתם מלינים על הבעיה תנסו למצוא דרך לפתרון עבורנו, שאנחנו נוכל לא רק לדבר ובסוף לשכוח מן הדיון אלא להמשיך את הטיפול. כפי שאמרתי: הצעות חוק, שאילתות וגם הצעות לסדר, אלה שלושת הכלים העיקריים לחבר כנסת בכל תחום, לא משנה אם כדורגל או ביטחון תזונתי או מלחמה ביוקר המחיה. בדיון הבא אני מציע שנרכז את הצעדים האופרטיביים הקונקרטיים בנושא החקיקה, שינוי חקיקה או פניות לשר הספורט.

אני מצטער שאני צריך לעזוב, אני הולך לישיבת סיעה. כאשר אתה הולך תגיד לבוס שלך שאתה בא מדיון על הכדורגל, הוא ישמח לבוא. אגיד ואספר. הוא אוהד של טוטנהאם ושל ביתר ירושלים. אנחנו עוברים ל-ילה חוס, המנהל הטכני של התאחדות הכדורגל, בבקשה. (נושא דברים בשפה האנגלית, להלן התרגום החופשי:) תודה רבה. זו זכות עבורי ואני גאה שאני יכול לדבר בדיון הזה ביחד עם הצוות שלי, עם משה סיני ובוני

אני מכהן בתפקיד כבר יותר משישה חודשים בארצכם היפה. אחת המשימות של המחלקה הטכנית שלנו היא פיתוח עתידי של